צוהריים טובים, אנחנו בישיבה בנוגע להסתייגויות ולהצבעות בעניין פרק י"א (הפחתת רגולציה), על סעיפים 45-44 (ירושה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. הוגשו הסתייגויות על ידי סיעות חד"ש-תע"ל, העבודה, המחנה הממלכתי, יש עתיד וישראל ביתנו. המחנה הממלכתי לא

לא הגישו, מצוין, אין בעיה. מבחינתנו העבודה, רע"מ, יש עתיד, חד"ש-תע"ל. ורע"מ גם, בסדר גמור. נצביע עליהם בהתאם לסיכום עם חברי האופוזיציה. נעשה הנמקה מרוכזת ככל שתרצו ונצביע עליהם כרצונכם. על חמש ההסתייגויות שלנו. אני לא יכול לדבר בשם האופוזיציה.

האחרים לא פה, אבל אם הם יגיעו, אנחנו ניתן להם אם הם ירצו להגיד כמה מילים. אנחנו נצביע אחד-אחד. בסדר גמור, אין בעיה. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה מעוניין לנמק במרוכז ונעבור? לא, לא. אתה רוצה לנמק אחד-אחד?

אין הרבה הסתייגויות. בשמחה. אדוני היושב-ראש, ראשית אתייחס לגופם של דברים. עסקנו לא מעט בהסדר המוצע כאן וההסדר המוצע כאן לא מקובל עלינו. הוא לא מקובל עלינו מכיוון שהוא מתקף ומחזק מגמה לא ראויה של האפוטרופוס הכללי ושל הממשלה בכלל, לסגת מהמעורבות שלה בסיוע לאזרחים ברגעים מורכבים של חייהם. ונקודת המוצא שמכיוון שהמצב הנוכחי גרוע, והאפוטרופוס הכללי מכוח פטורים שהוא קיבל משרי משפטים בעבר, אז זה בסדר שנעשה אותו גרוע יותר ההתייחסות הזאת מוזרה בעייננו. בוודאי שלא צריך לאשר את החלק הזה של חוק ההסדרים, ויתרה מכך, צריך לפתוח דיון רציני על שורת הפטורים שניתנה על ידי שרי המשפטים. הסיטואציה של מינוי מנהל עזבון היא סיטואציה נדירה: 5% מכלל מקרי ההורשה. ניתן היה בהחלט לדייק יותר ולבוא ולומר: כשמנהל העיזבון ממונה בהסכמת כל היורשים זו סיטואציה שאפשר להחיל בה פיקוח נמוך. גם כאשר המוריש הוא זה שציווה על מינוי מנהל העיזבון בצוואה, אפשר להסתפק בשיקול הדעת הכללי שניתן לבית המשפט וליכולת של האפוטרופוס לייעץ. אבל בכל יתר המקרים שבהם מצא בית המשפט שצריך למנות מנהל עיזבון, מן הראוי היה להחמיר את הפיקוח ואת הליווי של האפוטרופוס הכללי. ולכן אנחנו מתנגדים לגופם של דברים. בהנמקה הבאה אתייחס לקשר בין זה לבין המגמות הכלליות בתקציב. בסדר גמור. אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 1. מי בעד הסתייגות מס' 1 של קבוצת העבודה, ירים את ידו? מי נגד?

מי נמנע?

ההסתייגות נפלה.

רוויזיה בבקשה. אמשיך עם האמירה הזו. אנחנו במקום לשבת כאן ולשמוע כיצד האפוטרופוס הכללי מבין את תפקידו לעומק, ומבין שגם בסיטואציות שקשורות באמת בענייניהם של אזרחים עם מוגבלויות ואזרחים שאין ביכולתם לדאוג לענייניהם, הוא צריך ללוות את אותם האזרחים. אבל האפוטרופוס הכללי צריך לעמוד לצדם של האזרחים גם כאשר ישנו רגע מורכב של מעבר בחייהם. זו התפיסה של מדינת ישראל מעת הקמתה, זו התפיסה שמונחת בבסיס התפקוד של המוסד לביטוח לאומי. זו התפיסה שנמצאת בבסיס רשת הביטחון הסוציאלי במובנה הרחב. זו התפיסה של בתי המשפט לענייני משפחה. ואני מוטרד מאוד, מוטרד מאוד מהעמדה של הדרג המקצועי של האפוטרופוס הכללי שמשיקולי יעילות שבסופו של דבר החיסכון של משאבי זמן ומשאבי כסף בעניין הזה הם באמת בטלים בשישים. ושמטעמים של חיסכון כל כך קטן, בא האפוטרופוס הכללי, הדרג המקצועי, ובעצם בא ואומר: אני מעוניין להסיר מעלי שכבת הגנה שאני מספק לאזרחים. תכף נדבר על הכוונות של הדרג הפוליטי. אבל אני חייב לומר, יש לי הרבה הערכה לאפוטרופוס הכללי ולצוותו, פה בעיני הם העידו על עצמם שהם פועלים מתוך גישה מצמצמת מאוד לגבי האחריות שלהם לאזרחי המדינה. ובעיני הדרג המקצועי עושה פה טעות אסטרטגית לגבי מקומו של האפוטרופוס הכללי בתוך רשת הביטחון הסוציאלי של מדינת ישראל.

אבל הוא - - - בסדר, בסדר. סליחה. תני לו לומר את אשר על לבו. זו עמדה עקרונית שהוא הביע אותה כבר בעבר. - - - אתם מסכימים פה. האמת היא שהסתייגות מס' 2, אני מתלבט אם לא לקבל אותה ככתבה וכלשונה. היא ממש משנה באופן מהותי את החוק. אולי אפילו בגדר נושא - - - סתם. תציג נושא חדש. לא, כמובן, במקום לפי אלא כאמור. מי בעד הסתייגות מס' 2 ירים את ידו? מי נגד? עוד טלי. ארבעה. מי נמנע?

ההסתייגות נדחתה. בבקשה חבר הכנסת קריב. אחרי שאמרתי את הדברים שאמרתי מתוך הרבה כבוד לדרג המקצועי של האפוטרופוס הכללי ולדרג המקצועי של משרד המשפטים, אני עובר להתייחסות למגמות שמשתקפות בחוק ההסדרים ובתקציב לגבי תפיסת העולם של הדרג הנבחר. וכאן אני מניח שאני וחברת הכנסת גוטליב ויתר חברי הקואליציה שנמצאים כאן פחות נסכים. התקציב שמונח על שולחנה של הכנסת וחוק ההסדרים שמוצמד לאותו תקציב, מבטא תפיסה כלכלית-חברתית לא מפתיעה כשהיא מגיעה מצד ימין שמרני כדוגמת מפלגתו של יושב-ראש הוועדה, אבל היא בהחלט מצערת כשהיא מגיעה גם מכיוון הליכוד וגם המפלגות החרדיות אולי אפשר לומר, וזו תפיסת עולם של צמצום האחריות של המדינה כלפי אזרחיה וכלפי תושביה. ואפשר להתווכח על הקצאות הכספים הקואליציוניות, עוד נעשה את זה ונעשה הרבה, כי באמת זאת רשימה שבעיני,

מבישה. מבישה. לא הייתה כדוגמתה לא בהיקפים ולא בסקטוריאליות שלה. ואני לא מדבר פה מפוזיציה טהרנית, כל ממשלה יש לה מגזרים שהיא מבקשת לקדם את העניינים שלהם, אבל סיפור כל כך סקטוריאלי בהיקפים כל כך גדולים, באמת הכנסת הזאת לא ראתה כבר הרבה מאוד תקציבים. אבל מעבר לעניינים האלה שעוד נדבר בהם במליאה, אני באמת שואל את עצמי, איפה בחוק ההסדרים ובתקציב ישנו אותו מהלך או מהלך אחד מרכזי של הממשלה שבו היא אומרת: הנה, בעניין הזה אנחנו מממשים את האחריות שלנו לאזרחים ובמיוחד לאזרחים המוחלשים. אתה לא תומך בחינוך ילדים מגיל אפס עד שלוש? אתה יודע, מכיוון שדיברנו בכך, עד כמה המהלך שהתנעתם בנושא אפס עד שלוש הוא מהלך באמת חסר. אני לא אומר את זה כהתנצחות פוליטית. כל מה שנעשה - - אולי נעשה את זה אחרי ארבע. - - בנושא חינוך אפס עד שלוש, זה הרחבת תוכנית נקודות הזכות שבממשלה הקודמת הוקצתה להורים לילדים בגיל שש עד 12, ואתם עכשיו מרחיבים אותה. כל יתר הדברים הם דברים מינוריים, אין פה בשורה אמתית. פספוס גדול של הזדמנות. באמת, אני מברך על נקודות הזכות, אבל מי שטוען שיש כאן מהלך דרמטי בתחום של חינוך חינם אפס עד שלוש ובניית התשתיות כנראה לא מכיר את תחום החינוך.

יש פה הטבת מס ותו לא.

מי בעד הסתייגות מס' 3 של קבוצת העבודה ירים את ידו? אתה לא בעד ההסתייגות שלך?

מי נגד? ארבעה.

נמנע אין. ההסתייגות נדחתה.

רוויזיה, בסדר גמור. אתה רוצה לנמק?

כעת נמק לנו את ארבע וחמש ביחד?

אתן לך יחסית יותר זמן.

אין פה 400 הסתייגויות. לא, אין 400, יש את הדיון הבא שאנחנו רוצים, ואנחנו כן צריכים להצביע בסופו של דבר גם על נוסח חוק, והרוויזיה קצת מעכבת. על זה נדבר אחר כך. הכול בסדר. תראו, אני מחזיק בידי את הטיוטה שפורסמה בתקשורת של החלטת הממשלה שתובא ביום ראשון. ואני חוזר לנקודה שדיברתי עליה עכשיו: סדר העדיפויות של הממשלה הנוכחית. מתוך 12 מיליארד ש"ח של כספים קואליציוניים לשנה וחצי, 12 מיליארד ש"ח ל-2023, 2024, מדובר בסעיף 2 על תוכנית לקידום הבריאות הלאומית, חיזוק מערכת הבריאות הציבורית והשירות לאזרח שתכלול: תוספות טכנולוגיות לסל הבריאות, חיזוק מערך האשפוז, עיבוי מטה משרד הבריאות, הרחבת כוח האדם הרפואי; תוכניות לאומיות בתחום הבריאות. מה מקצים מתוך 12 מיליארד ש"ח? 675,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים. אלה המספרים שלכם. מדפדפים הלאה ועוברים לתקציב הישיבות. ואני כדרך אגב שייך לאלה שחושבים שמדינת ישראל צריכה לתמוך בישיבות כמו שהיא צריכה לתמוך בתיאטראות וכמו שהיא תומכת באוניברסיטאות. אני לא בעד חיסול תקציב התמיכה. לא בעד כיסוי תקציב - - - חשוב כערך.

כמו שתרבות זה ערך ולימוד תורה זה ערך. ואני בכלל מכבד את הבחירות התרבותיות והדתיות של הזולת, גם אם אני לא רואה בזה כערך. האזרח שניצב לצדי הוא כן רואה את זה כערך, והצרכים שלי ראויים למענה והצרכים שלו. אבל כשרואים שבתקציב 2023 ותקציב 2024, למעלה ממכפילים את תקציב הישיבות, למעלה מהכפלה של תקציב הישיבות, ואני שואל אתכם, איזה תקציב חברתי במדינת ישראל שהוא לא סקטוריאלי, שהוא תומך בכל האוכלוסייה או שהוא מוכוון לאוכלוסיות מוחלשות סוציו-אקונומית, הוכפל בתקציב שלכם? אני רואה מה אתם עושים עם 12 מיליארד ש"ח. הייתם באים ואומרים: אנחנו מוסיפים 200,000,000 ש"ח לתקציב הישיבות כי יש פה גידול במספר התלמידים, כי רוצים לסייע להם להיחלץ ממשבר הפילנתרופיה בעקבות הקורונה. נתווכח. אבל 200,000,000 ש"ח. אבל כשאתם לחיזוק מערכת הבריאות, 670,000,000 ש"ח ופי שתיים מזה לחיזוק תקציב הישיבות שגם עכשיו הוא 900,000,000 ש"ח נפלתם על הראש? אתם יודעים, הייתי חבר קואליציה בתקציב אחד דו-שנתי. אתם יודעים איזה מריבות היו בתוך הקואליציה לקראת העברת התקציב? איפה אתם? הרי לכל אחד מכם יש כוח אדיר ביד, בסדר? לא צריך לעשות את השביתה האיטלקית שבן גביר וחבריו עושים, ביטלו את כל הישיבות בוועדה לביטחון לאומי בשבוע של גל רציחות שכל בוקר מתעוררים לדם ברחובות, וצביקה פוגל מבטל את הישיבות. לא מספיק שהם לא מצביעים, משביתים את הוועדה לביטחון לאומי, כי יש ריב בין בן גביר לבין נתניהו. פשוט טירלול הדעת. הפקרות. פגיעה בביטחון האישי של כל אחד מאיתנו. אבל חבריי לליכוד, הרי אני לא, יש לנו ויכוחים גדולים, אבל אני יודע שחלק גדול מכם אנשים עם סדר יום חברתי. איך אתם מאפשרים לכזאת טיוטת הצעת מחליטים לצאת? אתם לא חושבים שצריך להילחם על תקציב מערכת הבריאות? אתם יודעים שאתם מעבירים פה תקציב שאין בו שום בשורה ל-1.2 מיליון גמלאים במדינת ישראל? מה, אין אזרחים ותיקים שמצביעים ליכוד? הם לא האלה ששלחו אתכם בפריימריז? לא אכפת לכם מאזרחים ותיקים שלא גומרים את החודש וחיים אמנם ממשכורת, אבל לא נתתם להם נקודת זכות אחת? קחו כסף מהכסף ליהודה ושומרון. קחו קצת מהכסף לישיבות. קצת. הקמתם פה בהצעה הזאת ארבע רשויות לזהות יהודית-אורתודוקסית כמובן. קחו קצת, קצת. 200,000,000 ש"ח תתנו לאזרחים גמלאים. אולי תתנו להם נקודת זכות? אולי תשפרו את ההנחות שהם מקבלים בדברים, שלא יקבלו 10% הנחה בחשמל אלא 20%?

אתם פשוט, חבר'ה, תקשיבו, אני מתבייש בשבילכם. הסתייגות מס' 4 של מפלגת העבודה, שהוא הגיש כמובן לטובת השר אמסלם. אני רוצה לשבח אותו על כך.

לא, אני אסביר לך למה. לא, לא, תסביר לי ב-5.

לא - - - ראיתי את רשימת הסמכויות שלו, הוא מובטל. תסביר לי ב-5. אין שום בעיה. יריב לוין לא נותן לו כלום. מי בעד השר אמסלם, ירים את ידו.

כל הכבוד. מי נגד ההסתייגות ירים את ידו? שלושה.

אולי צריך לעשות חגיגת מימונה ליד הבית של יריב לוין. הצבעה לא אושר.

אז למרות שאתה מפתה אותי להיכנס לסיפור - - חלילה וחס. - - מה עשיתם עם השר אמסלם. הייתי אומר שאני יותר מוציא שם רע מאשר מפתה. לפחות אותי אתה לא מפתה, בוא נאמר כך, לא אתה ולא דעותייך. עם כל בדיחות הדעת, אני באמת אומר לכם חברים,

לא הגיעו דברים גדולים הפעם לוועדת חוקה בחוק ההסדרים.

חוק ההסדרים שלכם - - - למדו לקח ממה שקרה פעם קודמת שהביאו דברים לוועדת חוקה ומה יצא מהם. יצא מהם טוב מאוד. כי יצא מהם באמת תפיסה מאוזנת שבה המדינה לא מפקירה את אזרחיה. עכשיו ועדת חוקה לא הביאו אליה דברים גדולים. אבל עדיין גם חסרי ועדת החוקה מהקואליציה יש להם אחריות קולקטיבית. ותסתכלו מה קורה, מה קורה בוועדת הכספים. ואני באמת אומר לכם, אנחנו בשבוע הקרוב,

בצדק, בצדק ביממה האחרונה, גם כלי התקשורת וגם ארגונים חברתיים וגם גורמים בבית הזה, אנחנו מדברים על מה מסתתר מאחורי 12 מיליארד השקלים של הדיווידנדים הקואליציוניים.

אני חוזר ואומר, תשוו את זה לשנים קודמות, כולל ממשלות נתניהו הקודמות. רשימה כזאת סקטוריאלית וחד-ממדית לא ראינו כבר הרבה שנים, כולל בממשלות נתניהו. תמיד היה שם אמירה, חלק מהכספים הקואליציוניים הולכים לא למטרות מגזריות. זה לא נמצא. אבל תעזבו את זה, אנחנו לא נדבר בשבוע הקרוב רק על מה שיש ברשימה הזו. אנחנו נדבר גם על מה שאין. והזכרתי את הגמלאים, ואני יכול לדבר על מה שקורה בשוק העבודה עם תאונות העבודה ובטיחות בדרכים. איזה בשורה לעזאזל אתם מביאים למדינת ישראל ולחברה הישראלית בתקציב הזה, חוץ מהבשורה של הסיפוח דה-פאקטו של הטבות מגזריות למגזר אחד ובכל יתר הדברים - - - למגזר המוחלש, לחברות החלשות זה גם מגזר.

אם הייתם נותנים לאוכלוסיות המוחלשות, אז היינו - - - תנמק אתה את ההסתייגויות שלך,

ארז, אתה יודע, חבר הכנסת מלול בכוונה - - - במקרה עברתי. חבר הכנסת מלול, למרות שיש לי למשל ביקורת שתווי המזון מחולקים דרך משרד הפנים ולא הרווחה ועל פי קריטריון של ארנונה ולא קריטריון של הכנסה, יש לי הרבה ביקורת. לא שמעת אותי בשער בת רבים מדבר על זה.

בסופו של יום, בוא, אני רואה בהצעה שלכם כמה כסף אתם מקצים לביטחון תזונתי לכל אזרחי ישראל, וכמה כסף אתם מקצים לטיפוח הזהות היהודית בשבעה משרדים שונים. מי אמר את זה? כי כל זרם וכל פלג וכל צ'ופצ'יק וכל סוג של כיפה צריך את מנהלת זהות יהודית משלו. אז זה מקבל 0.5 מיליארד שקל, וזאת מקבלת 250,000,000 שקל, ולזה נותנים רק 70,000,000 שקל. כמו שכל חסידות רוצה הדלקה במירון, כל זרם רוצה מנהלת לזהות יהודית. רק שביחד זה מצטבר ל-2 מיליארד ש"ח. אז אין כסף לגמלאים ואין כסף לטפל בענייני בטיחות בעבודה. אני מדבר על תחומי אחריות של המשרדים שלכם. וכל התוספת לבריאות, מה שיהיה לשר ארבל לתת בפריפריה בבתי החולים זה כלום. תסתכלו על המספרים. בסוף המספרים לא משקרים, נכון? אז תסתכלו על המספרים ותבינו מה סדרי העדיפויות שלכם. תודה רבה, חבר הכנסת קריב. הסתייגות מס' 5 של מפלגת העבודה, מי בעד? מי נגד? חמישה. מי נמנע?

אין נמנעים. ההסתייגות נפלה.

רוויזיה. אנחנו נעבור להסתייגויות - - - עוד לא, אנחנו צריכים להצביע על החוק. אנחנו נצביע במרוכז על ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו, רע"מ וחד"ש-תע"ל. ויש עתיד. ויש עתיד פה.

אני בכל זאת אתן להם משפט לנמק את כולם. למה במשפט? אולי הם רוצים לנמק.

נו, גלעד. הגעת לסיכום?

הגענו לסיכום. זה בסך הכול מוסכם. אני לא מתערב בסיכומים עם יש עתיד. בסדר. אפשר לעשות הצבעה. יש עתיד, אתה תרצה להגיד כמה מילים? לא. אז אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות של הסיעות האחרות.

היושב-ראש, אני מוכרח להגיב. למרות שאני לחלוטין - - - במרוכז. לא, לא, אני חייב להגיב.

לא, לא עכשיו חנוך. אתה תיתן דקה להגיב. אתן לך אחר כך. לא, אתה תיתן לי דקה להגיד עכשיו. לא, חנוך, מה? תיתן דקה להגיד. אבל למה? כי אני רוצה עכשיו להגיד. אני יושב פה יפה במשך זמן ואני רוצה דקה להגיד. אבל חנוך לא עכשיו,

לא כרגע, נו. בבקשה, שנייה. כבר התברכנו בהצהרות פתיחה בבוקר. חנוך, אני באמצע הצבעה, מעלה את זה להצבעה. מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו של כלל הקבוצות? מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגויות נפלו. רוויזיה על הכול. אתה רוצה בכל זאת את הרוויזיה? אתה רוצה לעשות את הרוויזיות ואז נקבע בעוד חצי שעה. לא נצביע עכשיו? חוקים שאני מתנגד אליהם. אין שום בעיה. רק עם הסכמות. בסדר גמור. אנחנו נעשה במהלך הישיבה הבאה, בשעה 13:15, אנחנו נתכנס להצבעה תוך כדי הישיבה על הרוויזיות ועל ההסתייגויות על הכול ועל הצבעה על נוסח החוק. חנוך, בבקשה.

נו חנוך, אני רוצה לשמוע אותך. לא, באמצע הצבעה לא עוצרים לדבר. חנוך, אל תיעלב. הכול בסדר. בסדר גמור. אנחנו נצא לכמה דקות הפסקה ונודיע על תחילת הישיבה.

אנחנו יוצאים להפסקה של הישיבה הזאת, כי אנחנו נחדש את הרוויזיה. תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:45 ונתחדשה בשעה 13:21.) אנחנו עושים עצירה מתודית קצרה לטובת ההצבעה על הירושה,

אין הסתייגויות, כולם. את הרוויזיות על ההסתייגויות והצבעה על החוק עצמו.

רק אם אתה יכול - - - יהיה קצר מאוד. מכיוון שהטענה שלי הייתה שהצעת החוק בנושא צו הירושה משקפת את הנסיגה של הממשלה מהאחריות שלה לאזרחים, במקום לנמק אני רוצה להקריא לכם שני סעיפים קצרים, זה יהיה מאוד קצר, מטיוטת הצעת המחליטים על אופן הקצאת הכספים הקואליציוניים. סעיף 9 אומר כך: להנחות את שר החינוך לקדם תוכנית להשתתפות המדינה בהוצאות עודפות לחינוך לשם הקלה בנטל תשלומי ההורים. לצורך מימון התוכנית יוקצה סכום של אדוני השר, אתה רוצה לנחש? לא. 100,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2023, 2024. הסעיף הבא: בהמשך להחלטת הממשלה כך וכך, לקבוע כי תקציב משרד המסורת יעמוד על 250,000,000 ש"ח כל שנה. מבינים? אלה סדרי העדיפויות של הממשלה. ההקלה בתשלומי ההורים של כלל תלמידי ישראל מכל המגזרים 100,000,000 ש"ח בכל שנה. ומשרד המסורת המיותר כי יש עוד שלושה משרדים שכבר עוסקים בזהות יהודית, 250,000,000 ש"ח. אתם ממשלה שמפקירה את אזרחי ישראל. פשוט מפקירה את אזרחי ישראל. ואתם ראויים בכל ההצבעות שיש לנו להצבעת אי-אמון לאור התקציב המביש שאתם מביאים, ולאור חלוקת הכספים הקואליציוניים. בסדר גמור. אנחנו נצביע - - - הו, זה רעיון, באמת תגבו קנסות לטובת זהות יהודית. זה ההקשר היחיד שעולה בראשי, למה אתה מעלה את זה בדיון על - - - אהה, זה לא הדיון הזה יונתן, אנחנו מדברים על הרוויזיה.

אנחנו מדברים על הרוויזיה של הדיון הקודם. חבר הכנסת קריב, יש כאלה שרוצים לתת קנסות מנהליים לחברי כנסת. נגיע לשם.

גם לשם תגיעו. מעניין מה הרעיונות של ויקטור אורבן יציע לכם.

אנחנו מצביעים על כל הרוויזיות במאוחד,

בינתיים מפלגת העבודה הם מתלוננים סדרתיים. מי בעד הרוויזיות שהגיש חבר הכנסת גלעד קריב ירים את ידו? אתם יכולים להצביע. חמישה. מי נגד? שישה. מי נמנע? אין נמנעים.

אני קובע שהרוויזיות נפלו ואנחנו עוברים להצביע להצבעה על החוק בנוסח הוועדה. הירושה. אחרי שנדחו הרוויזיות להסתייגויות, הירושה בנוסח הוועדה, מי בעד החוק ירים את ידו? שישה. מי נגד ירים את ידו? ארבעה. מי נמנע? אחד.

אני קובע כי החוק התקבל כנוסח הוועדה בחוק הירושה. אין צורך, חקרנו, הסכמנו. בסדר גמור. אתם יודעים מה, הנה גלעד, למדתי ממך. אני מגיש רוויזיה ואנחנו נצביע עליה בשעה 13:55. אני גם אנמק. בשביל - - - או שאני אתן לגלעד לנמק. יפה שלמדת משהו. למדתי משהו אחד. כערכי אלופי ומיודעי. (הישיבה נפסקה בשעה 13:25 ונתחדשה בשעה 13:58.) אנחנו עושים שנייה פאוזה ומצביעים על הרוויזיה חוק הירושה. מי בעד הרוויזיה? זו רוויזיה שאני הגשתי, ויתרתי על הנימוק. מי בעד הרוויזיה ירים את ידו?

מי נמנע?

הצבעה לא אושר. הרוויזיה נדחתה. הנוסח של חוק הירושה אושר והרוויזיה בעניינו ירדה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:58.